ביקשתי לדעת מה עם בינוי בתי הדין אחרי שהיו פה

כבוד היושב-ראש וחברי הכנסת. אתה רוצה מצגת? את המצגת הבאנו כדי בכל אופן, באנו לישיבה המיוחדת הזאת, אנחנו מודים לוועדה וליושב-ראש חבר הכנסת גפני שנתנו לנו את ההזדמנות לעמוד על הזכות שלנו לקבל דיור הולם לבתי הדין הרבניים, בהתאם למקובל בבתי המשפט למשפחה או בבתי משפט שלום, שאנחנו מקבילים להם. אני רוצה לציין שאגף החשב הכללי באוצר מפרסם את העשייה שלו בנושא בינוי בתי המשפט, ואפשר לראות את זה, ועד היום לא ראינו פרסום של אגף החשב הכללי באוצר על בתי הדין הרבניים. יש להם הרבה במה להתפאר במה שהם עושים ביחס לבתי המשפט, ובתי הדין עדיין נמצאים במבנים שכורים. אומנם בית הדין באשקלון קיבל את המבנה של בית המשפט הישן, והם עברו למבנה חדש, אבל עדיין הצרכים בכל הארץ התמקדנו בחמישה בתי דין. אני אומר שבמקביל למה שמשרד האוצר מפרסם את בתי המשפט שהם בנו בשנים האחרונות:

נצרת עילית, באר שבע,

הרצליה, פתח תקווה,

אשקלון, אשדוד ותל אביב, אין שום בית דין כמעט אומנם שיכנו את בית הדין בחיפה במבנה שמתקופת האצ"ל והלח"י ששיפצו - - - רק רגע, לפני האצ"ל והלח"י. אה, הגענו גם לאצ"ל וללח"י. הגענו לאצ"ל וללח"י. תיארתי לעצמי שנגיע, אבל זה מדיי מוקדם האצ"ל והלח"י. אם אתה יכול, בבקשה, כבוד הרב, להגיד לוועדה אנחנו לא עוסקים בהיסטוריה ואנחנו לא עוסקים בדברים שהם פילוסופיות אתה ראית גם קודם לגבי המטוס של ראש הממשלה, אנחנו עוסקים רק לגופו של עניין. ולגופו של עניין, מעולם לא התקיים פה דיון שבאו והביאו נתונים. יש לנו בית דין בחיפה, מה קרה עם בית הדין הזה? יש לנו בית דין באשדוד, מה קרה איתו? יש לנו בית דין בבאר שבע, מה קרה? אנשים באים למקומות האלה על-פי חוק, אנחנו רוצים לדעת מה קרה לבתים האלה,

אז בבקשה תגיד. נתחיל מבית הדין הגדול, רק לפני כמה שנים נכנסו אליו, גם הרבנות הראשית נמצאת באותו בניין. בזמנו כשהציעו את ההצעה הזאת הייתי חבר נציגות, ואמרתי לרב בן דהן, שהיה אז מנהל בתי הדין, שהמבנה הזה לא מתאים. לא כדאי לקבל את ההצעה.

כי הוא נבנה במקורו כבניין מגורים. היזם לא הצליח לשווק את הדירות, זה מול ב"זול ובגדול" שם, מי שמכיר את רחוב אהליאב, זה ליד אזור תעשייה. אמרתי לו לא כדאי, זה לא מתאים, והיום זה מוכיח את עצמו. כשבונים בניין במתכונת של בניין מגורים ואחר כך צריך להפוך אותו לצרכים של בית דין זה לא מתאים. הדיינים כיום וכל מי שנמצא שם בתוך הבניין סובל מזה.

באיזה מקום? ברחוב אהליאב.

ברוממה, ליד תחנה מרכזית. לא הבנתי עד היום, כשאני מגיע לשם אני צריך ללכת ככה בצד בגלל שאתה לא נכנס. אין מדרכה, אדוני היושב-ראש. לא רק שאין מדרכה, כשאת נכנסת לבניין את צריכה להיכנס על הצד. והחניה שם מאוד גרועה. רמזורים בתוך החניה, כי בכל סיבוב זאת סכנת נפשות.

זה בית הדין הגדול. אז היום יש פה פרוגרמה חדשה וחושבים, אבל בזמנו כבר טענו את הטענה הזאת, למה אין בית דין גדול במקביל לבית המשפט העליון. מבנה מפואר שיפאר את בית הדין הגדול, שיהיה בו אולם כינוסים, וכל הצרכים שיכולים לשמש את המערכת כולה. אמרתי את זה למנהל הדיור הממשלתי לא מזמן, והוא אמר לי: תראה, מה אתה רוצה? אנחנו משתמשים בכסף שמקציבים עבורכם, תביאו כסף, נבנה. הוא אמר שיש מגרש, נדמה לי שבאזור משכנות האומה,

מיועד לבנות בית דין גדול,

אמרתי לו: אז מה אתה רוצה? שאנחנו נגייס תרומות? אמר: יש אגף תקציבים. אמרתי: אם ככה, נבוא אל אגף תקציבים.

כדי שבאמת - - - באתם לאגף תקציבים? אנחנו לא אגף תקציבים. לא, באנו - - - מה אנחנו ואגף תקציבים אני אגיד לך פעם אחרת. אדוני מקשה עליו קושיות. בישיבה הקודמת נאמר לנו במפורש פה שהשקיעו ושיפצו ועשו והכול. אבל אם אני מסתכל על התמונות, אז זאת בושה וכלימה למדינת ישראל שזאת המציאות.

הלאה. זה בית הדין הגדול. נאמר בתי דין שהתעסקנו בהם לאחרונה, בית הדין באשדוד, בית הדין ברחובות. בית הדין ברחובות, לדעתי, הוא המוזנח ביותר בארץ, הוא נמצא בתוך מבנה מרכז מסחרי. כמה יש בכלל בתי דין? כמה יש בכלל מבנים של בתי דין? 11 בכל הארץ. 11, שהחלוקה היא גיאוגרפית. הדרומי ביותר בבאר שבע? בתי משפט למשפחה, למרות שאגף התקציבים - - - הוא שואל על בתי הדין,

אני שואל רק על בתי הדין. בירושלים? לא, בכל הארץ.

יש בירושלים,

בחיפה - - - יש 13, עשינו בדיקה. יש 13? לא, טבריה וצפת זה שני סניפים של אותו הרכב בית דין, אבל אריאל משתמש - - - - - - אולי נתרכז בבית הדין שיש להם את הבעיות? רק שנייה, אנחנו תמיד מחפשים את הצימוק. זה שנשמע את כל זה, בשביל זה הבאנו אותך. אבל זה שאגף התקציבים אומר 13, למה יש ויכוח?

אם אני רוצה ללכת אה,

לא צריך את בתי הדין. הוא אומר שצפת וטבריה זה אותו הרכב בית דין. יש שני מבנים בטבריה? זאת הטענה?

יש שני מבנים, אחד בצפת, אחד בטבריה.

כיוון שאנחנו דנים במבנים אז אמרנו שיש 12 קיימים, ועוד אחד חדש

שניתן עכשיו באילת. הוא עכשיו בתהליך בנייה?

שכירות בהתאמה לבית הדין. הסכם שכירות שנמצא בהתאמות. זה לא מבנה שנבנה לכתחילה להיות בית דין רבני. זה הסכם שכירות שנמצא עכשיו בהתאמות עבור בית הדין. אני שואלת האם המבנה לכתחילה עברית אני יודעת, גם לדבר וגם לכתוב אדוני, אני רוצה להבין, בית הדין באילת נבנה לכתחילה להיות בית דין רבני? בית הדין הרבני באילת לא נבנה, בית הדין הרבני באילת הוא הסכם - - תודה.

אבל זה בדיוק, מיקי, הקטע, שלוקחים בניין או מגורים או מסחרי ואומרים: עכשיו תתאימו אותו להיות בית דין. - - - אם בממשלה הזאת לא הבאתם כסף לבתי הדין - - - אתה צודק. רגע, אני חוזר על בקשתי הראשונה.

מאלה שחושבים שצריך כסף לזה. יש לי בקשה אליך, נסתבך כל הזמן, מה בית הדין באילת ומה טבריה. סליחה, לפני שאדוני ידבר, כי יש ישיבת נשיאות שוקנין ואני מצטרפים אליה. יש מצוקה קשה של בית הדין השרעי ביפו, והוא סובל מאותה מצוקה שבגללה יש תסיסה בקרב התושבים. נמצא כאן חברי איאד ואחרים. התכוונתי שבדיון הזה שאנחנו מדברים על בתי המשפט ובתי הדין, הוא כולל את בתי הדין השרעיים. אמרתי את זה גם לפני שהתחיל הדיון.

לרבות, כן. תכף נשאל על בית הדין השרעי ביפו על-פי בקשתו של חבר הכנסת טיבי, ואני מציע שאתה תישאר בגלל שאתה לא חבר בנשיאות.

אז אתה פה. הוא לא בנשיאות והוא נשאר כאן.

אני מבקש ללכת לפי הסדר. תגיד איפה יש בית דין ומה מצבו הפיזי. נתחיל מהדרום עד הצפון.

על ירושלים אמרת. הכי דרומי זה אילת שהזכירו פה, אז אתייחס אליו. זה משהו חדש לגמרי. עד היום בית הדין באילת הוא יורד מבאר שבע לשרת את האנשים באילת, הוא נמצא שם 20 יום בשנה. עכשיו עשו הקצאה תקציבית חדשה. אני מחזיק פה את המכתב של החשב הכללי במשרד האוצר על מה שהוא דיבר. מדובר על שטח של 100 מטר בשכירות שיהיה במבנה שאמור להיות קריית ממשלה, אבל זאת שכירות, זאת לא הבעיה של בית הדין באילת. אבל אנחנו רוצים לדעת. לא בעיה, גם אני רוצה לדעת.

יש קריית ממשלה, ומה שעושים עכשיו באילת, שוכרים מקום בשביל בית הדין.

בקריית הממשלה שכולה שכורה. קריית הממשלה באילת היא כולה בשכירות. קריית הממשלה שנמצאת באילת כולה בשכירות. יש לנו בניין מושכר שיש בו ריכוז של הרבה משרדי ממשלה, ואנחנו מוסיפים את בית הדין הרבני לשם.

הלאה, אנחנו מצפינים מאילת, לאן אנחנו מגיעים? בית הדין בבאר שבע גם נמצא במבנה בשכירות, אבל - - - לא, אין אבל, אני רוצה לדעת עובדות. יש לי הזדמנות ראשונה שאני יכול לשמוע בית דין אחד אחרי השני. בית הדין בבאר שבע, איפה נמצא?

באר שבע מבחינת סטטוס מכרזים נמצא בבאר שבע, מתאים לצרכים של בית הדין. זה בשכירות?

בית הדין בבאר שבע נמצא בקריית הממשלה בבאר שבע. רק רגע, אל תעשו לי טובות. איפה נמצא בית המשפט בבאר שבע? בהיכל המשפט, מבנה ענק שאתם יכולים לראות אותו בתמונה.

בבאר שבע המצב הוא כזה אני מסכם את הדברים שלך לגבי באר שבע יש שם בשכירות וזה בסדר מבחינת הנהלת בתי הדין. אבל הוא לא מתקרב אפילו לבית המשפט, שם נבנה בניין שהוא היכל המשפט,

לא חשוב, בתמונות אני לא מבין כלום. לא דומה בכלל מיקומו של בית המשפט למיקומו של בית הדין, אף-על-פי שהנהלת בתי הדין לא מתלוננת על זה.

אנחנו ממשיכים הלאה, לאן?

אשקלון עברו למבנה ששימש קודם את בית המשפט, הם בנו להם מבנה חדש. שיפצו את המבנה שנתנו לבתי הדין והוא באמת מבנה יפה, שגם כן בשלב הזה הוא מתאים לצרכים שלנו. סיכום של הדברים שלך. באשקלון הסתדרתם, קיבלתם מבנה בשכירות, אתם מסתדרים עם זה, אבל אין דמיון לבית המשפט. קיבלתם את מה שבית המשפט זרק. וישן מפני חדש תוציא. לא, זה לא הפסוק הזה בכלל. הוא שופץ ב-12 מיליון שקלים, ראוי לציין את זה, והוא ממש מפואר.

אני מציע שאת מה ששיפצתם עבור בתי הדין תשפצו עבור בתי המשפט, ולבית הדין תבנו חדש, הרי זה 12 מיליון שקלים. אתם קונים אותי עם 12 מיליון שקלים? למה זה? אי-אפשר לשפץ 1,000 מטר ל-5,000 מטר. בסדר, הכול בסדר. אלו כבר טיעונים לעונש. בבקשה. אנחנו מגיעים לאשדוד. כשנבחרתי לדיין שימשתי כדיין בבית הדין הישן יותר.

עברנו למבנה שהם נמצאים בו היום, אבל הוא לא עונה לצרכים. שמעתי מהמזכיר הראשי שהוא לא רצה לקבל אותו בזמנו. ומה המצב עכשיו? צפוף, קטן, לא עונה לצרכים. באשדוד אפילו אתם אומרים שזה לא מתאים. יש הצעה, הם חיפשו חמש שנים.

תכף נשמע אותם. בבקשה. הלאה, אחרי אשדוד. אשדוד לא מסודר.

וההצעה שעומדת על הפרק לא מתאימה לנו. אני רוצה להדגיש שביקשתי ממנהל הדיור הממשלתי לעצור את התהליך,

מבנה שעיריית אשדוד בונה שמתאים לנו ממש. שלד קיים חדש לגמרי, מוכנים להשכיר אותו. יכול להיות שהוא יעלה קצת יותר יקר מההצעה הנוכחית הקיימת. הופתעתי, מנהל הדיור אמר לי: אנחנו מחכים, תהיה בעיה. אמרתי לו: תגיד לי, מה סעיף ההפרה? נעשתה התקשרות, נאמר שהייתה איזושהי טעות. רבי יעקבי שהיה מנהל קודם, כשהוא שמע מזה שהם הולכים להמשיך את התהליך, נתן הנחיה לעצור את התהליך כיוון שזה היה בתקופת התפר, ולהשאיר את זה לשיקול הדעת שלי. אמרתי בפירוש, קיימנו ישיבה במינהל הדיור הממשלתי עם ערן הראל, היה שם שלמה, אבל אלכס נכנס באמצע. בכל אופן, הגענו לסיכום שיעצרו את זה. הופתעתי הבוקר לשמוע שהם עשו חוזה למרות שאמרנו שהמבנה הזה לא מתאים לנו. מי אתם בשבילם?

זה באשדוד, כי יש הצעה טובה. דרך אגב, יש לנו פגישה אצל ראש העיר שאמור להיות המנהל שם. הלאה, אחרי אשדוד. ליד אשדוד זה רחובות. אמרתי קודם, מהסיורים שעשיתי זה בית הדין הכי גרוע שראיתי,

אבל ברמה קיצונית ביותר. אבקש מהממשלה תשובות על המקומות האלה. קיצוני ביותר. יש שם את שירות התעסוקה באותה כניסה, מעלית שבקושי שלושה נכנסים אליה, וגם הדיינים צריכים לעלות במעלית. אני דווקא נכנסתי שם במעלית. לא חשוב, הלאה. סליחה שאני עוצר, אבל אני פשוט לא יכול להתאפק. יכולנו להביא לכם תמונות, אבל את הסירחון שיש במקום הזה לא יכולנו להביא לפה, אנחנו מתנצלים.

רחובות. לגבי רחובות יש - - - הבנו.

אני רק רוצה להגיד גם את מה שיש. יש שלוש הצעות שעומדות למגרש, אנחנו מחכים. מעל לרחובות מגיעים לתל אביב.

כבר שמונה שנים מחפשים מקום לבית הדין. שמונה שנים. תטילו עליי, אני בשלושה ימים מביא לכם. הלוואי. הוא נמצא במבנה יחד עם המועצה הדתית. מבנה מאוד מיושן. בזמנו בתקופה של הרב בן דהן עוד הרחיבו אותו קצת, אבל זה לא עונה לצרכים. הייתה הצעה, מכרז שנפל, אבל יש כבר - - - הרב מלכא, הלאה, בבקשה. תל אביב אמרנו. בנתניה גם כן מבנה שלא מתאים, גם לפי הדיור הממשלתי. חמישה בתי דין לא מתאימים במצב הנוכחי. בנתניה לא מתאים, הלאה. יש שם קומה שלא הייתה מיועדת לאולם דיונים, בגלל האילוצים הכשירו אותו, אין תשתיות שם, אין מיזוג. דיינים אומרים: מצטערים בצערם של המתדיינים,

אנשים סובלים שם מחום. איך לא ישנאו אותם?

מה שאמרת בישיבה הקודמת, צדקת במאה אחוז.

עוד מעט זה יעבור את הסף ואתם תהיו במצב אחר פה, אני אומר לכם את זה. צודק.

נתניה אמרת. הלאה. יותר צפונה יש לנו את טבריה שעברו לדיור חדש ב-2016, גם, למרות שהם עברו לא מזמן הוא לא מתאים. יש מחסור חמור בשטח קבלת קהל. יש עוד חוץ מטבריה? הם נמצאים יחד, יש שם את משרד התיירות. בסיור האחרון שהיינו אמרנו, כיוון שמשרד התיירות מסתובבים יותר בשטח, פחות משתמשים בשטח שהוקצה להם, שייתנו לנו חלק מהשטח שלהם. אני לא יודע אם בסוף זה יצא. זה טבריה.

צפת גם כן נמצא בהכנה של פרוגרמה. לא מתאים. מה המצב כרגע? לא מתאים. מה בחיפה? בחיפה עברו למבנה שבאמת השקיעו הרבה.

עם המים פתרו את הבעיה, יש בעיות אחרות, אין אוורור מבחוץ, על זה הדיינים מתלוננים. למה אין אוורור מבחוץ? כי כל האולמות הם במרכז הבניין והקירות החיצוניים - - - ומה יש עם הקירות החיצוניים? למה זה שייך? ככה הבניין בנוי. גם לא מתאים. זה מה שיכלו לעשות. יש מעלית - - - מה לא יכלו? יכלו לקנות מטוס לראש הממשלה אז לא יכולים לעשות בניין בחיפה? יכלו. לא רצו. יש סדר עדיפויות.

מבנה ששימש בזמנו את האצ"ל והלח"י, לא תכננו אותו לצרכים של בית דין רבני. זה מה שהתכוונת בהתחלה האצ"ל והלח"י.

אני רוצה לומר משהו.

חבר'ה, תראו, אני מספיק זמן בבית הזה, אני יודע כמה תקציבים אנחנו מאשרים לכל הפעולות שנדרשות, במיוחד לדיור הציבורי. מה שאתם עושים היום בעצם זאת אחיזת עיניים אחת גדולה בכל הטיפול בבתי הדין הרבניים. זאת אחיזת עיניים הכי גדולה. לוקחים מה שהיה בתי משפט פעם ישנים בכל מיני ערים, מעבירים את בתי הדין אליהם. מה אכפת לכם, תזרקו אותם שם, הם סרח עודף בשביל סליחה על המילה, וככה זה הולך לאורך ולרוחב במקומות שלא ראויים. במקומות שהם אני אומר לכם, זאת בושה וחרפה למדינה שכך היא מתייחסת לדבר הזה במכוון. במכוון אתם עושים את זה.

כי אתם רוצים להוריד את רוח העם כדי שיסתכלו עליהם בצורה אחרת לגמרי. הרי בתי הדין זאת לא רק הבעיה של גירושים, יש דברים אחרים שמתדיינים בהם. אני רוצה להגיד לכם, כל מי שרוצה לעשות היום צוואה לא הולך לבית משפט כי הוא רוצה לחסוך כסף, הוא הולך לבית הדין. כל מי שרוצה צוואה היום. צווי ירושות גם.

בשביל הכול הם באים לשם.

כי זה יותר מהר ויותר טוב. אז מה שטוב טוב ומה שלא טוב לא טוב. וככה אתם מתייחסים אליהם בבושה כזאת. רואים את המציאות, עברתי על התמונות, אני מתבייש שזאת המציאות, רבותיי. לוקחים אותנו למקומות פאר, בנייני ענק בכל מקום. אני יודע איפה היכל המשפט בחיפה. בכל מקום אתם בונים בניינים לתפארת, וככה צריך להיות. צריך לכבד את המקום שאתה בא אליו. זו הרמה, זה הסיפור שסיפרתם לנו לפני שבועיים? שהכול הולך ואתם משקיעים ועושים? לוקחים בתי משפט ישנים, לא ראויים לכלום, ומכניסים בהם את בתי הדין.

אני מוחה על כך, ואני חושב שנצטרך לעשות משהו. וזה רק מקרה אחד. כל השאר בשכירות.

אני אתייחס לטענות על בתי הדין לפי הסדר שעלה. מה שאמרו שאין בעיות אז אני לא אתייחס. אני אעבור אחד אחד לפי הסדר. בית הדין הרבני הגדול בירושלים, כמו שמנהל בתי הדין ציין, נעשה בשיתוף עם הנהלת בתי הדין, ועל-פי דרישתם ודעתם. יכול להיות שהוא כשלעצמו בתקופתו התנגד, אבל כמו שהוא ציין הוא היה מנהל בתי הדין. אנחנו עובדים מול ההנהלה והכול נעשה בתיאום איתה ועל-פי דרישותיה,

ככל שהדבר ידוע לנו בית הדין מתאים. כמובן שאם הנהלת בתי הדין הרבני רוצה לבצע - - - יש פרוגרמה חדשה. רגע, הרב מלכא. שוב אני חוזר, הדבר נעשה בתיאום גמור עם ההנהלה ועל דעת ההנהלה. לא, רגע, כנראה לא היית בפעם הקודמת. ההנהלה לא מעניינת אותי, ומה שאתם עושים בתיאום עם ההנהלה לא רלוונטי מבחינתי. אנחנו מייצגים את המדינה, ואנחנו רוצים לדעת בפועל, לא מה הסכמתם ולא מה לא הסכמתם,

התכוונתי להגיד - - - אני מבקש שתשמע מה שאני אומר. אני רוצה לדעת האם המציאות הזאת של בית הדין ברחובות, אני מבקש תשובה, אל תגיד לי שהסכמתם. ואם הסכמתם אז מה? אז יש לי ביקורת גם על הנהלת בתי הדין.

אני מייצג את האזרחים שמגיעים לבית הדין ונמצאים שם באופן הכי חמור שיכול להיות. אני יודע, אני הרי הייתי שם. אז מה זה משנה למה הגעתם להסכמה? ובחלק מבתי הדין אין הנגשה כמובן. כן, את בכלל מדברת על הקצפת. זה בכלל חלום באספמיה שיום אחד נשים וגברים שבאים לדיונים,

ליבת חייהם, תהיה להם גם הנגשה. הוא גם יודע שיש פרוגרמה חדשה לבית הדין הגדול.

אני מבקש ממך, היות שלקחת על עצמך את הנושא הזה, אני מבקש שתגיד לי האם תמונת המצב נכונה כפי שהוצגה על-ידי מנהל בתי הדין. ואם אכן היא נכונה מה אתם מתכוונים לעשות? הרי לא נישאר עם זה ככה.

אני מתייחס אחד אחד למה שהרב מלכא טען. הרב מלכא טען על בית הדין הרבני הגדול. על זה טענתי שעשינו את זה בתיאום עם ההנהלה, כי אנחנו יודעים מה בית הדין צריך לפי מה שההנהלה אומרת. למה אני צריך להיכנס על הצד?

אמרתי גם שאם יש בעיות - - יש בעיות. - - ואם רוצים בית דין חדש, אנחנו כמובן פתוחים לשמוע. כמו שהרב מלכא ציין, יש מגרש, מבחינתנו אנחנו עובדים על זה, שמיועד עבור בית הרבנות ובית הדין הגדול. מבחינתנו, ככל שיהיה תקציב וזה כמו שגם אמרנו בישיבה הקודמת, לא אנחנו הגורם המתקצב ככל שיהיה תקציב אין לנו שום בעיה לבנות עבור בית הדין הרבני הגדול באותו מגרש. מי הגורם המתקצב? אגף התקציבים, מי? כבר נמסר לנו שהשטח ההוא לא יכיל את שתי הפונקציות מבחינת המטרה. הרב יעקבי, תן לי לנהל את הדברים כמו שאני מבין. יכול להיות שאני טועה.

אגף התקציבים, בבקשה, לגבי מה שנאמר על-ידי נציג החשב הכללי. בית הדין הגדול באמת רק לפני שלוש שנים נכנס למבנה חדש, ולאור גידול מס' הדיינים והדיונים הנחו לאתר מקום חדש. זה נמצא בתהליך וזה מוסדר. אני לא כל כך מבינה מה הטענות פה. מי יתקצב את המקום החדש? היא לא מדברת על המקום החדש, היא מדברת על מה שקיים. אני מדברת גם על המקום החדש. אה, במקום החדש יש תקציב? הנחו לאתר מקום חדש. אז בכמה תקצבתם את זה? יש פרוגרמה? יש משהו שיש לתקצב?

לבית הדין הגדול אין.

אני מחזיק אותה ביד.

הנחו לאתר מקום חדש, אני לא מבינה את הטענה. זה שהיה לפני שנים כשתכננו את זה לבית הדין הגדול בזמנו של הרב בן דהן זה לא אומר שהיום זה מתאים. והיום כשהרבנות הראשית נכנסה לשם אז זה בכלל עוד יותר מסבך את המצב. כרגע מאתרים מקום חדש, אין לי מה לתקצב. בבית הדין הגדול טוענים שבגלל הלשכות של הרבנים הראשיים שנכנסו לשם אז כל מי שבא לשם לקבל ברכה מהרבנים הראשיים או כנסים של צעירים ובר-מצוות וכו', יוצרים פקק ליד המזכירות של בית הדין הגדול, ואי-אפשר להתנהל שם. טוב, הלאה. המקום הבא שאמרו, אשדוד. אשדוד, נכון, הדיור באמת לא מתאים. בעקבות זה הדיור הממשלתי פרסם וגם סיכם כבר באופן עקרוני

לפי הדרישות והצרכים של הנהלת בתי הדין סיכם עם דיור אחר לאור בקשת מנהל בתי הדין לבדוק דיור אחר, אז באמת השבוע מנהל הדיור הממשלתי הולך לפגישה עם ראש העיר אשדוד כדי לבדוק את ההצעה החדשה שעלתה.

לאחר שכבר סוכם עם מישהו אחר, החוזה לא נחתם, כמו שידוע להנהלת בתי הדין,

נחתם רק על-ידי המשכיר ולא על-ידי הדיור הממשלתי.

אני רוצה להבין, שאלת בסיס. כשאתה אומר לי שנפגשים עם ראש עיריית אשדוד, זה אומר שייבנה מבנה מהתחלה? אתם מאתרים שטח ועכשיו יתחיל להיבנות מבנה שהמטרה שלו תהיה בית דין רבני? או שעוד פעם אנחנו הולכים לאותה טעות שלוקחים מבנה שכבר קיים ועושים לו טלאי על טלאי ודברים מהסוג הזה? שולי, אני אתקן - - - לא, לא. לא, שנייה, אדוני הרב, באמת, בכל הכבוד, תן לנו רגע להתנהל מולם. אנחנו הולכים לפגישה עם ראש העיר אשדוד לבקשת מנהל בתי הדין הרבני כדי לדון על מבנה שמנהל בתי הדין הרבני ביקש שנבדוק. נכון.

כשאני אומר טוב אני לא אומר שמה שאתם עושים זה טוב,

הבנו את התשובה.

גם בתל אביב הבעיה ידועה. הדיור הממשלתי פרסם מכרז ראשון בשנת 2014. ההצעה שהוגשה נדחתה על-ידי הנהלת בתי הדין הרבני. בשנת 2015 נעשה הליך בדיקה נוסף במסגרתו כבר הגיעו לסיכום, סיכמו הכול, ולאחר שהכול סוכם ונסגר הבעלים חזר בו מהסיכום. לאור זאת, בשנת 2018 פורסם מכרז חדש שנמצא היום בהליכי בדיקה. תציין שהוא גם נמצא בשיפוץ בתל אביב.

ועד שיינתן המענה לדיור חלופי,

השיפוץ הוא בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. תל אביב גדלה באופן - - - אבל היה זוכה במכרז, רצו לעבור למקום חדש והזוכה חזר בו.

אבל אל תנסו לשכנע אותנו בדברים שלא נותנים מענה לציבור. הרי הדיון הוא לא אם צריך או לא צריך בית דין חדש בתל אביב. אבל מחפשים. אנחנו רק אומרים שאנחנו מטפלים גם במצב הביניים הזה.

ואני אגיד את זה פה לפרוטוקול, שלמישהו באמת אכפת איך נראים בתי הדין הרבניים, לא באוצר, לא באגף תקציבים, ולא בחשב הכללי באוצר. מאוד מוזר לקבל את ההערות האלה.

שאם לא כך לא הייתם יכולים להרשות לעצמכם שייראו בתי הדין בחלקם כמו שהם נראים היום. אבל, בסדר, את יודעת מה, זה לא אתם, זה אנחנו. שמונה שנים כבר מחפשים בתל אביב. שוב אני חוזר, בתל אביב - - לא לחזור, רק להמשיך, אני רוצה לסכם את הדיון. - - לא היינו מסכמים עם משכיר - - - לא ראיתי שחיפשו לבתי משפט אחרים כל כך הרבה שנים מבנה ולא מצאו, איכשהו לא מצאו.

אנחנו לא יכולים לשלוט במשכיר שחוזר בו מסיכומים,

אני מסכימה איתך, אדוני.

רחובות, גם זה הבעיה ידועה ומטופלת. יש מכרז, אנחנו בשלב המשא ומתן במסגרת ההצעה שהוגשה במכרז. נתניה, גם הבעיה ידועה. בשל הבעיה בית הדין צפוי להיכנס לקריית הממשלה בנתניה לקומה שהותאמה בדיוק בשבילו, כולל התאמת הגובה שחללי הדיונים יהיו בהתאם לסטנדרטים. טבריה, הטענה לא ידועה לנו, וגם קצת מפתיעה לאור זה שהדיור הוא מלפני שנתיים.

הדיור הממשלתי לא יודע לנחש מה היחידות השונות בממשלה צריכות, הוא מקבל את המידע מהיחידות עצמן. כיוון שהדיור הממשלתי קיבל את המידע על-פי זה הוא התאים להם את הדיור. עכשיו בתי הדין אחרי שנתיים מיום האכלוס בלבד אומרים שחסר שטח.

כמו כל יחידה שחסר שטח צריך לבוא ולדון לגופו של עניין. אנחנו כאן, לא הלכנו לשום מקום. צפת, גם בצפת ככל הידוע לנו עד רגע זה, פעם ראשונה שאנחנו שומעים שיש בעיה.

הדיור הממשלתי ניזון מהיחידות עצמן כדי לדעת שיש להן בעיות. ככל שיש בעיה וצריך פתרון נשתדל כמובן לתת את הפתרון. אני מזמין את הוועדה לדיור בחיפה, אני ראיתי אותו,

מבנה ברמה גבוהה מאוד.

הושקעו 20 מיליון שקל כדי לשפץ את המבנה, והוא בסטנדרט גבוה מאוד. הטענה שאין חללי אוורור, אני גם פה מחפש את חללי האוורור בחדר ולא מוצא. זה סטנדרט הבנייה. אתם מוזמנים כאן לאולמות דיונים של שופטים, הם נראים בדיוק אותו דבר. ב-20 מיליון היה אפשר לבנות מבנה חדש. הרב מלכא, הדיון לא מתקיים כך. אני מציע לוועדה לבוא לראות את בתי הדין שכן שופצו ונראים יפים מאוד באשקלון, בטבריה,

בירושלים, כל אותם בתי דין חדשים שלא עלו פה לדיון. הייתי בחלק מהם.

אל תזמין אותנו לירושלים, כי אחרי שנסכם את חיינו כשאין לנו מדרכה ללכת בה - - - בית הדין האזורי בירושלים.

על הרבני הגדול דיברתי. תודה רבה. אגף התקציבים. אין לי מה להוסיף על מה שאסף אמר, כי הוא סקר בצורה מדויקת מאוד את המצב של בתי הדין. כל בתי הדין או ששופצו או שמשופצים או שמטופלים ומחפשים להם דיור חלופי. יש איזה לוח זמנים? כשאת אומרת שמחפשים דיור חלופי, יש מישהו שאומר: אם תוך שנה לא יקרה, אז חייבים להתכנס פה לאיזו מחשבה? שולי, תכף.

זה תלוי בגורמים המקצועיים של בתי הדין הרבניים, ואם יש לך טענות שיופנו אליהם.

לא אמרתי שהכול בסדר.

אין שום פנייה תקציבית שלא מטופלת. הכול מתוקצב, והכול מטופל. הנייר רק לא מגיע לפה, אבל זה בסדר. לא מגיעה לפה פנייה תקציבית. אני אגיד שאני מאוד מאוד מופתעת מהטענות שעולות פה. מול הגורמים המקצועיים אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מופתי. רק דבר אחד, אל תיתנו כסף, ואל תעשו תוכנית, ושום דבר, הכול בסדר. רק אל תחשבו שאנחנו לא יודעים את זה.

אני ממש מזמינה אתכם לבוא לבקר את בתי הדין הרבניים. אל תזמיני, הייתי. יש לך טענה על אחד ממה שאמרנו? אין לי טענה, פשוט זה הכול טענה.

אני רוצה לראות אתכם עושים בניין כזה בבית הדין הרבני הגדול, עושים את זה בבית המשפט העליון, את המדרכה, את הכניסה,

אבל מוצאים לו דיור חלופי. בסדר, שמענו. הכול טוב ויפה. זה מה ששאלתי, תוך x זמן יש איזו הגדרה? יש איזה מישהו שלוקח על זה אחריות?

או שבתי הדין הרבניים ממילא אנחנו מנסים להוכיח שצריך להפריד פה דת ממדינה, ולכן עכשיו נקעקע את בתי הדין הרבניים כדי שתהיה לנו סיבה להגיד שבתי הדין הרבניים לא מתפקדים, בואו נסגור אותם.

הרי אנחנו מתקצבים 99 דיינים מיום הקמת מדינת ישראל ועד היום. 108, והם גדלו בצורה אסטרונומית. מה זה אסטרונומית. בשלוש שנים האחרונות יש עוד תשעה דיינים.

את יודעת, ברשותך,

כי מול הצעת החוק שלי - - די,

אני מאוד מבקש לא להצחיק אותי עכשיו.

בבקשה, מר זחאלקה. אדוני, בשבילנו בתי הדין השרעיים במצב טוב מבחינתנו. אני באמת בשיתוף פעולה עם הדיור הממשלתי, אנחנו מתואמים איתם. יש לנו שתי בעיות רציניות. אחת בבית הדין השרעי ביפו. שם בית הדין נמצא במקום מאוד מסוכן, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה זאת שהוא נמצא בבניין נטוש. המצב קשה מאוד. עשינו הרבה מאמץ במשך שנים עם הדיור הממשלתי, ולא הצלחנו לקדם את העניין. בתקופה האחרונה מתנהל משא ומתן עם איזה משכיר ומקווים שבאמת יצא מזה משהו. גם יש לנו בעיה בבית הדין השרעי באקה אל גרבייה ששם גם המצב קשה, ובית הדין - - - לא הבנתי. אבל מה הקדמת ואמרת שיש לכם שיתוף פעולה? אמרתי שאנחנו למשל, הצלחנו להקים בית דין שרעי בסח'נין בתקופה קצרה. הקמנו בית דין חדש שלא היה קיים, אזור שיפוט חדש, ושיתפו איתנו פעולה. גם שיפצנו בתי דין, וגם בזה משתפים איתם פעולה. אני רואה שהפניות שלנו מטופלות, נענות, לא דוחים אותנו, לא עושים לנו סחבת. הבעיות שיש זה בבית הדין השרעי ביפו. יפו ובאקה אל גרבייה. ביפו זה מצב קשה, זה עניין קשה מאוד. הדיור הממשלתי יודע מזה. אמרנו להם, אדוני, אמרתי להם, אם אתם לא מוצאים

כי אנחנו הולכים על בסיס שכירות או על בסיס בינוי, נרצה שיבנו בית דין שרעי ביפו. אנחנו לא יכולים להשאיר מחוז מאוד רציני, מאוד חשוב בלב הארץ שהוא בבניין נטוש, ואם לא מוציאים מקום לשכור אז לפחות שיבנו, שיתחילו לחפש מקום לבנות. לא בושה לבנות בית דין עבור בית הדין השרעי. אנחנו גם במצוקה בבית הדין בבאקה, ובבאקה אנחנו גם מאוד מעוניינים. הם הבטיחו לנו שיפרסמו מכרז עבור בית הדין השרעי בבאקה. אנחנו מבקשים שהליכי פרסום המכרז בבאקה יואץ, ולא יחכו הרבה זמן.

למה באמת לא מאיצים את המכרז בבאקה? המכרז בבאקה אושר בוועדת מכרזים בשבוע שעבר, זה עניין של ימים.

חבר ועדת מכרזים במקרה. ועדת המכרזים אישרה את פרסום המכרז

זה עניין של ימים עד שזה יתפרסם. תעדכן אותי. כן, אדוני. לגבי יפו? לגבי יפו, אכן אנחנו מחפשים כבר הרבה זמן, הרבה שנים. זה נובע גם מהאילוצים שיש, כי אנחנו צריכים להיות בתוך יפו, נכון?

אנחנו לא יכולים לצאת. כלומר, זה מגביל אותנו מאוד בחיפוש. וגם אם אנחנו מוצאים בניין שהוא פיזית מתאים הוא לא מתאים מבחינת הייעוד, ולא יעלה על הדעת שהממשלה תיכנס לבניין, נקרא לו לא חוקי, על אחת כמה וכמה בתי הדין. אז מה אתה מציע? אני שואלת מתי מחליטים שאי-אפשר למצוא שקיים ואולי חושבים על מבנה שמלכתחילה ייבנה. באיזה נקודת זמן מישהו מקבל על זה החלטה? אין קריטריונים, אבל אנחנו בודקים את זה לגופו של עניין. כמה שנים מוכרות התלונות על בית הדין השרעי ביפו? ארבע שנים כבר. אנחנו ארבע שנים מחפשים. זאת אומרת, ארבע שנים אתם מחפשים דיור. אנחנו הן במכרזים פומביים, הן בדרך של פטור ממכרז. אפילו פנינו לאנשי המקום שיביאו לנו הצעות.

תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?

אני חייב סקירה תמציתית בקצרה, כי כמו שאמר אדוני היושב-ראש, לא נעשתה כזאת בפני הוועדה מקודם, וגם לצורך הדיון פה. אני אגיד שישנם בארץ שני בתי דין דתיים דרוזיים של הערכאה הראשונה, ויש בית דין דתי דרוזי אחד לערעורים. הערכאה הראשונה ממוקמת, אחת מהן בעכו, והשנייה ברמת הגולן בכפר מסעדה עכשיו. בית הדין לערעורים נמצא באותו מבנה של בית הדין של הערכאה

כאשר הדיונים של ערכאת הערעור מתנהלים באותו אותם דיונים של בית הדין של הערכאה הראשונה, וגם הלשכות של הקאדי מד'הב נמצאות גם באותו בניין גם של הערעורים וגם של הערכאה הראשונה. פניתם למינהל הדיור? יש עכשיו לגבי בית הדין במסעדה ברמת הגולן התקשרות עם בעלים של מבנה פרטי לשכירת מבנה יותר גדול. יש גם חוזה לשיפוץ או התאמה? בבוקעתא. בבוקעתא, כן. הוא יעבור ממסעדה לבוקעתא. יש צפי שההליך הזה יסתיים בינואר 2019 ואז נאכלס גם אותו. המצב יהיה הרבה יותר טוב מאחר שבית הדין היה בודקה במסעדה, ובאמת לא היה ראוי לשימוש. באשר לעכו, יש מצוקה, והיא מצוקה קשה מאחר ששני בתי דין, שתי ערכאות של הערעורים ושל הראשונה פעילות באותו מבנה. שניים, גם אין מקום. ב-2011 בוצע שיפוץ במבנה הזה שהוא מבנה שכור בתוך קניון בעכו, כמו שאר המשרדים גם השרעי שכר שם. המבנה הזה בחלוף פחות משבע שנים הוא כבר צפוף, לא מספיק. יש לנו צורך לתגבר מערך מזכירות, מתמחים, עוזרים משפטיים. אין לנו מקום פיזי לאכלס אותם. אז יש לתת את הדעת באמת על הנושא הזה בעכו, וכן אולי להקים בית דין באמת נפרד, כי הגיעה העת והצרכים גם כן. יש עלייה די מסיבית, בנינו אמון עם האוכלוסייה. וכמו שנאמר בבתי הדין, יש פנייה לבתי הדין ולא לבתי המשפט האזרחיים ולא לרשם הירושות, כך שיש צורך בשיפור. נעשתה פנייה בנושא הזה לרשויות? לפי דעתי לא, אבל תכף נדבר על זה.

כמו שאמרתי, אנחנו בשלב מתקדם, ויש שיתוף פעולה עם הדיור הממשלתי והמשרד. אבל לגבי עכו הבעיה מחריפה, והצגתם פתרונות. אני שואלת על עכו, האם נעשתה פנייה לרשויות?

לא נעשתה, כי אנחנו - - - הדתיים לא פונים, מפחדים.

תודה רבה.

יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לעניין? בבקשה. אני רק רוצה לומר שהנתונים שאנחנו מתבססים עליהם הם נתונים שמופיעים בדוח הוועדה שמינה ראש הממשלה להשוואת תנאים בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט כסיכום. זאת אומנם טיוטה, אבל היו חברים בוועדה עודד פלוס המנכ"ל. איפה עודד פלוס הלך? הוא היה צריך ללכת למשרד המשפטים, הוא אמר לי - - מה יש במשרד המשפטים?

- - והרב יעקבי והסמנכ"ל אצלנו עם נציג מטעם האוצר, שהיו חברים בוועדה. בסך הכול הנתונים הם נתונים שמופיעים כאן בדוח. המציאות, רק באנו כדי להמחיש את זה בתמונות ובמלל. באתם בגלל שהוזמנתם. נכון, אבל מה שאני רוצה לומר, שאנחנו מקווים שבעזרת השם בעוד כמה שנים נזכה לראות פרסום של אגף החשב הכללי שמפרסם את העשייה שלו במבנים של בתי הדין הרבניים. אתם לא מעניינים אותם.

אני מבקש לסכם את הדיון.

אני לא חושב שיש מישהו שהשתתף בדיון הזה שחשב או שחושב בסוף הדיון שהמצב עם בתי הדין הרבניים הוא מצב נורמלי. הוא מצב לא נורמלי לחלוטין. חצי מבתי הדין, חצי לפי דעתי, אם ספרתי נכון, בכלל נמצאים במקום לא ראוי. גם האחרים שנמצאים נמצאים בדיעבד אם אנחנו משווים אותם לבתי המשפט, אז בוודאי שאין שום קשר בין היכלי בתי המשפט שנבנו שאנחנו מברכים על זה, אנחנו חושבים שזה נכון לבין בתי הדין שנמצאים במצב שהוא בלתי נסבל, בלתי מתקבל על הדעת. קודם כול אני מתחיל איתכם, לפי דעתי,

טוב שאתה פה, אתה גם יודע להגיד האם הוכנה פעם תוכנית כפי שבתי המשפט הכינו, תוכנית על בינוי בתי הדין? יש פעם שהיה דבר כזה? תוכנית. לא ועדות עם טיוטות ולא ראש הממשלה, ולא אף אחד, אתם, תוכנית שאומרת ככה: באילת המצב מבחינתכם טוב, ומכיוון שהוא טוב אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים, כמו שנמצאים בכל הדיור הממשלתי. לכן אנחנו גם נמצאים שם, כך וכך מטרים יש, וזה מספיק לצורכי האוכלוסייה שנמצאת באזור אילת. ברחובות המצב הוא על הפנים לא לכתוב על הפנים,

לכתוב כמו שעורך דין כותב. לכתוב: המצב ברחובות הוא מתחת לכל ביקורת, אין פתרון לבית הדין הרבני, ואתם מציעים, אתם, מציעים או לבנות או לשכור או לא חשוב מה, אתם לא מתחשבים במה שהם אומרים לכם. יש לנו חיסרון שאנחנו מפחדים מהאנשים האלה. אם תתחיל איתם אז הם לא ייתנו לך את השכירות באילת. לא לפחד. להגיש לי את התוכנית כמו שבתי המשפט עושים. ובאותה הזדמנות להגיש לו גם תוכנית על ההגדלה במס' הדיינים בהתאם לגידול האוכלוסייה במדינת ישראל. משתפת פעולה.

אה, לא ידעתי שדיברתם בשיחה. רמי אמר לי, אבל אני לא מבקש את זה. יש הצעת חוק שלי, והתגובה שלהם הייתה מבישה. הצעת החוק שלך היא בסדר, אבל רק על הבינוי. הדיון הוא על הבינוי. אני מבקש על הבינוי.

שתדבר על בית הדין הגדול, שתדבר על בתי הדין, תיתן סקירה מוחלטת, אבל תוכנית מה הולכים לעשות. מה אתם מבקשים שאת זה צריך לעשות.

לא במינהל הדיור, לא באגף התקציבים, לא במשרד האוצר, לא במשרד הדתות, באף אחד לא. בהנהלת בתי הדין זה מה שצריך. ויכול להיות שיגידו לכם: התוכנית שאתם מבקשים היא מיליארד שקל, ואין לנו את הכסף לזה.

אבל יש תוכנית על השולחן. לא שאנחנו מחפשים כמו מקבצי נדבות, תיתן לי קצת כסף על שכירות, תוציא לי מכרז בתל אביב שמונה שנים. לא רוצה לשמוע את זה יותר.

כמה זמן זה ייקח? אפשר תוך כמה ימים להכין תוכנית.

הרב מלכא.

הרב מלכא, לא מה שיש היום, מה שאנחנו רוצים.

אנחנו רוצים לשכה לכל דיין, זה מה שצריך להיות כתוב בתוכנית, ולא לשכה לכל ההרכבים ביחד. הרב יעקבי, אני מבקש אם אתה יכול גם לעזור בעניין הזה. אמרת שיש 12 בתי דין, 11, 10, לא חשוב הוויכוח, תכתוב: בית הדין לא ציונות ולא פילוסופיה זה בית הדין באילת. הוא באילת, זאת תמונת המצב, בסדר. מקבלים שכירות וכו' וכו'. תוכנית לטווח ארוך יש?

הכול בסדר. רחובות, זה המצב, זה בית הדין, שם הוא נמצא, ואתם מבקשים, על-פי התוכנית שלכם מה אתם רוצים שיהיה בלי להתחשב בכלום, לא בכסף, לא בתוכנית של בינוי פיזי או כל מה שנלווה לעניין. מה הנהלת בתי הדין מבקשת לעשות בטבריה. ואז אני אקיים דיון נוסף, ובדיון הנוסף נביא את התוכנית שלכם. ניתן להם את זה כמובן קודם, ונקרא להם, נשב ונראה. יכול להיות שיהיו להם טענות שאין מספיק כסף. במדינה חסר כסף. צריך מטוס לראש הממשלה. בסדר, זה גם חשוב.

אפשר לעשות גם תוכנית הדרגתית, אפשר להתחיל מהמצוקה הקשה ביותר ולהתקדם.

אני אומר לך, אני כבר דן בזה הרבה פעמים, אין תוכנית. לבתי המשפט יש תוכנית. לתוכנית של בתי המשפט אפשר להתייחס. להגיד: אנחנו כן יכולים לבנות היכל משפט בבאר שבע, לא יכולים לבנות.

אבל אין תוכנית של בתי הדין. אני מסכימה איתך. בסדר? חודש, יעקבי. בסדר גמור. עכשיו אני רוצה לגבי בתי הדין השרעיים. אני מבין שאתם נמצאים בדיאלוג איתם, ובינתיים זה פחות או יותר מתקדם. אני מבקש בחודש הזה לעדכן אותי מה קרה עם התוכנית הזאת. אם התוכנית הזאת טובה, מה שאמרתם לגבי באקה ומה שאמרתם לגבי יפו, האם התקדם משהו עם העניין הזה. אם לא מתקדם, באותה ישיבה שנעשה, אז אם זה מסתדר אז לא נדון עליכם או שנשבח את ממשלת ישראל שהיא דאגה לכם והכול בסדר. אם לא מסתדר, ניכנס לפרטים מה לא מסתדר. אותו דבר לגבי קאדי מד'הב. מה שאני מבין, שיש את התוכנית הזאת לגבי העברה של מסעדה. כן, זה בשלבי פיתוח.

אם זה מתקדם, מתקדם. אם זה לא מתקדם, אני מציע שתכתבו מכתב. בניגוד לבתי הדין השרעיים אתם צריכים לכתוב מכתב שמיועד למינהל הדיור, ולהגיד לו: זה מה שאנחנו מבקשים. אם אתה לא רוצה לשלוח מכתב, אני ידעתי שלא שלחתם מכתב. אנחנו מגבשים פנייה לאור ההתפתחויות במסעדה. אני לא אומר לכם מה לעשות. אני מכיר את הדבר הזה. יש לי הערות לגבי ההתנהגות הזאת, אבל אני לא אומר אותה. הרבה פעמים לא מעבירים מכתב בגלל שלא רוצים לריב, אני מכיר את זה. כרצונך. הוועדה עומדת לרשותכם. אם אתם מסתדרים איתם והעניין מסתדר, אז רק תאמרו לנו ואנחנו נשבח, כפי שאמרתי. אם אתם לא מסתדרים ואתם רואים שהמצב לא מתקדם, אז תגידו לי, ובאותה ישיבה שנקיים, נקיים גם לגבי התוכנית של בתי הדין של הקאדי מד'הב.

ואני מבקש מכם אם אפשר, בבקשה, להיכנס למסלול נורמלי. זאת אומרת, לא לדבר יותר כללי. להיכנס למסלול, להגיד: זאת התוכנית, זה מה שהם הגישו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגלל שזה עולה הרבה כסף. אנחנו מציגים הצעה חלופית ובהצעה החלופית זה יותר זול, אבל שנדבר על השולחן. בתוצאות אנחנו רואים איפה אנחנו נמצאים. אז מה זה משנה כל הדיבורים האלה שהכול נעשה ומדברים איתם? מדברים איתם לא רלוונטי מבחינתי. אני רוצה שהכול יהיה שווה במדינת ישראל, גם בתי המשפט, גם בתי הדין הרבניים, גם השרעיים, וגם קאדי מד'הב.

לא, משהו לא בסדר במה שאני אומר? לא, מצוין. אמרנו שנקבל תוכנית. אנחנו עובדים עם תוכנית שאנחנו מקבלים.

אנחנו בעד.

האחריות עוברת אליכם. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:35.